בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י' באייר תשפ"ב, 11 במאי 2022. הסעיף הראשון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק איות שמות רחובות, דרכים ומקומות ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021 (פ/2139/24), של חבר הכנסת איתן גינזבורג. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת החינוך, התרבות והספורט. במליאה נשמעו המלצות להעביר את ההצעה לוועדת הכספים. מי בעד להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט?

פה אחד.

ב. חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009 הסעיף השני: חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009. מוצע לקבוע כי חברת הכנסת שירלי פינטו תכהן כחברה